אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: דיון מהיר בנושא: בניגוד ליעדים שקבעה, משקיעה הממשלה מיליארדי שקלים בהקמת תשתיות דלקים מזמים

נעשה את הדיון קצר. הגישו את

מי הדובר? רכז קשרי ממשלה של מגמה ירוקה.

את הרשימה לוועדה ולחברי הכנסת. משרד האנרגיה לא יודעים מזה? אנחנו יכולים להתייחס. הוא יודע, הוא מקדם

אני לא רוצה לדבר אבל אני רוצה שהילדה שיושבת שם תאמר שלושה משפטים. תן לה שלושה משפטים על הנושא הזה. אפשר? אני אליה סעדיאן ממחאת הנוער למען האקלים. כשהממשלה משקיעה בדלקים במקום באנרגיות מתחדשות זה מרגיש לי שפשוט גונבים לי העתיד ומוכרים אותו בשביל

80 מיליארד שקל רק על המעבר לאנרגיות מתחדשות ואגירה. אם אתם מדברים על מיליארדים שמושקעים, אלה המיליארדים שמושקעים וזה בלתי התקציבים

דיברנו על

מסתכלים על כלכלה מחיר,

את הרשימה אבל אני בטוחה,

שיש שם תוכניות לקווי דלק דואליים לתוך תחנות כוח. כשאתה מזין תחנת כוח אתה צריך שגם יהיה לה קו סולר כדי שאם חס וחלילה אין הספקת גז,

אני מדבר על משרד האנרגיה.

שינויים גם בחשמל. חבל שהם לא הביאו לנו את העמדה לנו כחבר הכנסת. בטוח שיש פער בין מה שאתם מסבירים אבל אני יודע, ראיתי וגם שמעתי ממנו באופן אישי את מה שאתם עושים בדבר

בסופו של דבר הוא מסכים איתנו.

חד משמעית אנחנו יכולים לעשות סיכום כזה. לעבור פרויקט פרויקט ולהעלות אותו על הכתב ולשלוח לכם. אני גם רוצה להגיד שהפרויקטים האלה הם לא פרויקטים נסתרים. אנחנו נעשה סדר אבל הכול מפורסם באתר של מנהל התכנון.

חברות הכנסת שהציעו את הדיון המהיר,

אני מתאר לעצמי שיש איזה חוט מקשר בין הדברים. למה אני צריך לתת ציונים? אני